הישיבה הזאת קצרה והיא המשך של הישיבה מאתמול: "פיתוח רכבות ודרכי גישה לנמלים". דיבר איתי ממלא מקום מנכ"ל משרד התחבורה שאתמול עשיתם ישיבה מכינה. אתם מבינים מהישיבות הקודמות את החשיבות של העניין הזה מכיוון שמשאיות מצד אחד נתקעות בכניסה לנמלים מספר שעות, והעובדה שבנמל עובדים מהר ומעמיסים עליהם את הסחורות זה לא מסייע, במיוחד כשאין נהגים ואין שעות עבודה למשאיות כדי שיעבדו, מצד שני הרכבת צריכה לפתח את הרכבת הפנימית כדי שהסחורות ייצאו מהר יותר. לכל זה יש השפעה על יוקר המחיה, בסופו של דבר. לכן ביקשתי לראות מה התכניות ומה לוחות הזמנים בעניין הזה. מי רוצה לדבר ראשון?

מהנדס אזרחי במקצוע שלי, סמנכ"ל הנדסה בחברת נמלי ישראל. אני מטפל בכל נושא דרכי הגישה גם בנמל אשדוד וגם בנמל חיפה. כולל ברכבת? אנחנו משלבים עם הרכבת. זה פרויקט שכרוך זה בזה, וחלק מהדברים אנחנו עושים כל אחד לחוד וחלק יחד, ואנחנו קשורים זה לזה. אני אתחיל באשדוד, ברשותך. לפקקים יכולות להיות שלוש סיבות:

בעיה בשער, בעיקר בנמלים חדשים ובמערכות חדשות זה קורה וקרה, בחגורה הקרובה לנמל ובחגורה הרחוקה יותר. ככה נרצה להציג את זה. נתחיל באשדוד זאת העיר הענייה ביותר בדרכי כניסה. הכביש הראשי שאנחנו רואים הוא כביש 4. זאת עיר עם 240,000 תושבים וכרגע יש לה שתי כניסות, וזה מעט מאוד. כמו שהמשאיות נתקעות בכניסה לעיר כך גם אזרחים, וכרגע יש מחלף שלישי שהוקם ואמור להתחבר גם לנמלים. אנחנו הקמנו גם את הנמלים. לשער בנמל היו בעיות בשבועות האחרונים, ואם יש תלונות זה שם. הבעיות, למיטב ידיעתי, נפתרו. בכל החגורה הקרובה לנמל חברת נמלי ישראל ביצעה בין השנים 2017 ל-2021 עבודה בסדר גודל של 430 מיליון שקל, וכמו שנראה, התנועה זורמת, אין שם בעיות של תנועה. בעיות התנועה שיש הן בחגורה הרחוקה יותר, ואני אפרט מה הולכים לעשות שם. במצגת אנחנו רואים את החלק הקרוב לנמל אשדוד. מה שמסומן באדום אלה עבודות שבוצעו. שמאלה זה לכיוון הנמל. משמאל זה נמל אשדוד ומימין זה הנמל החדש, נמל הדרום. אנחנו רואים את תנועת המשאיות. ככה נראית הדרך. רוב הזמן היא דרך מוכנה, והיא מוכנה לקבל גם תנועה של עוד 20 שנה. זה המצב היום. ברוב הימים אין כמעט תנועה. הפנייה ימינה היא לפארק נמלי ישראל שנמצא סמוך ושמאלה זה לכיוון הנמל. הפרויקט הזה הושלם ב-2021 סמוך להשלמת הנמל. אז איפה נתקעים? בכניסה? היו תקיעות, היו בעיות בכניסה בגלל מערכות מחשוב. אני קורא לזה חבלי לידה. נמל חדש שמתחיל לעבוד, יש לו הרבה מאוד בעיות בתיאומים בתוך הנמל. שער הכניסה לנמל הוא, למעשה, המוח של הנמל. אם יש באחד מהאברים של גוף הנמל בעיה הוא משדר לשער ולא פעם השער נתקע בגלל בעיות פנים או בעיות מחשוב. אלה דברים שקרו גם בחיפה וגם באשדוד. זה הנמל החדש, ומה עם הנמל הישן? בנמל הישן אני לא יודע על כל בעיה שיש. אין בעיה. הנהגים אומרים שעד שהם נכנסים לוקח להם שלוש שעות.

כלל הבעיה עם נהגים היא שהם לא מגיעים עם האישורים המתאימים. אין בעיה אני אומר את זה. הייתי שם השבוע ביום ראשון, וכמעט פעם בשבוע אני שם ולא ראיתי שום בעיה. אם יש בעיה לפעמים נהגים באים בלי רישיון אז מחנים בצד, הולכים להוציא את כל האישורים, וזה יכול לקחת בין דקות לשעות,

אבל אין עצירות. אני רוצה להגיד שהשער החדש לנמל ייהנה מפרויקט שעומד לצאת באופן כזה שהתנועה תהיה יותר נוחה אבל כרגע אין בעיה בשער. מה זאת אומרת שהם מגיעים בלי אישורים מתאימים? משאית שנכנסת לנמל פעם היה לוקח לה שעות גם לעמוד בשער וגם להסתובב בתוך הנמל. היום הם מגיעים לרמות בין 30-25 דקות מכניסה עד יציאה בתוך הנמל. כל זה נעשה במערכות אוטומטיות. הנהג כמעט לא מתעכב בשער. נהג שאין לו אישורים, יש לו איזו בעיה, ואין לו התאמה בין המטען למשאית כל מיני פרוצדורות הוא לא נכנס. שמים אותו בצד והוא אמור להסדיר את זה. זה סוג הבעיות שיכולות להיות. אז מה שאומרים הנהגים שהם נתקעים זה לא נכון? אני לא אמרתי שזה לא נכון, אבל הם לא נתקעים בגלל בעיות בכבישים שם. הם נתקעים או בגלל בעיות אצלם או בגלל בעיות בשער. בתחילת הדברים שלי אמרתי שיש רצועה יותר רחוקה, ובאשדוד יש בעיה כי יש הכניסות לעיר אשדוד.

שחברת נתיבי ישראל עומדת לשדרג את כביש 41 בכ-1.5 מיליארד שקלים יש להם קבלן והם אמורים לצאת בתחילת 2024 לעבודות. יש לנו תכניות לחבר את המחלף הצפוני בעלויות של כ-660 מיליון שקל 110 מיליון שקל אישרו לנו רק לאחרונה. בגמר הסטטוטורי של אישור הכביש משרד התחבורה וחברה שהוא יבחר בה יעשה את החיבור. בנוסף לזה יש רכבת שנבנית לנמל. רכבת ישראל נמצאת כאן. בלוחות זמנים, לפי התיאום עם הרכבת ברבעון הראשון של 2024 הרכבת תחובר. העבודות נמצאות כרגע בשיאן. לאן מגיעה הרכבת הפנימית? היא מגיעה מכביש 4, עוברת במסוף שיש באזור שקרוב לנמל ומגיעה עד פתח הנמל. המסילות בתוך הנמל כבר מחכות לרכבת. הכול בנמל הדרום. היא לא מגיעה למחסנים? יש שלוחות שמגיעות למחסנים לחלקות אחרות. לרכבת יש כל מיני שלוחות. אבל לנמל ספציפית ברבעון הראשון של 2024. זה יסתדר בתחילת 24'. כן. זה לגבי אשדוד. לגבי חיפה חברת נמלי ישראל קיבלה פרויקט בסוף שנת 20' לבצע חיבור של דרכי הגישה הארציות אל הנמל וגם את נושא החיבור של הרכבת. בספטמבר 20' עשינו חיבור למערכת הדרכים המקומיות ואפשרנו את תחילת העבודה של הנמל. במאי 22', תשעה חודשים אחרי כן, חיברנו את הכביש ותוך כדי עבודות לכביש 75 שמוליך לכביש 6. החיבור הזה אפשר לרכב שנמצא, למשל, על כביש מספר 4 ומעדיף לנסוע דרך כביש לנסוע באופן חלק ובלי רמזורים עד פתח הנמל. היו שם בעיות בשער הכניסה. אלה בעיות שהיו קיימות עד לפני חודשיים. בחודשיים האחרונים לא ראיתי וגם לא דווח לי על בעיות. נעשות עבודות בכבישים במקביל לנסיעה שם, ויש לנו הפרדה מוחלטת בין העבודות לבין הנוסעים. זה הקל מאוד על תנועת המשאיות באזור, ואנחנו מעריכים שבסוף השנה הזאת מערכת הדרכים תושלם. לא העבודות, אלא מערכת הדרכים. לגבי הרכבת לפי לוחות הזמנים הרכבת תחובר בתחילת 25'. אני רק רוצה להוסיף בסוגריים - - אי אפשר לקצר את זה? את לוחות הזמנים? כן. לוחות זמנים לא ניתנים לקיצור. כשנכנסנו לעבודות הורדנו את לוחות הזמנים של כלל הפרויקט בערך בשנה.

עשינו יותר כבישים משום שהחלטנו לא לסיים קטע ואז למסור אותו אלא ממש לקחת קטע ולחתוך אותו, לרוץ עם קטע אחד ולהמשיך עם קטע שני. אז מבחינת לוחות זמנים של כבישים הורדנו ביותר משנה. לגבי הרכבת להערכתי, זה קיצור - - - של שנה. ברבעון הראשון של 25' אנחנו מעריכים שתהיה שם רכבת. זה פחות או יותר הסקירה על רגל אחת. במצגת אפשר גם לראות איך זה נראה היום בחיפה. זה גשר מעל כביש 22 ומעל הקישון. כך נראית היום התנועה. אתה רואה ברקע מכוניות פרטיות ומשאיות. זאת תנועה לכאורה דלילה אבל די הרבה מאוד נכנסים. פשוט הכבישים בקטע הזה שהשלמנו הם מרווחים. כאן אנחנו רואים כבישים עתידיים אבל יותר צרים. גם שם תראה מעט מאוד עצירות, משמאל זה נמל מספנות ובהמשך זה נמל המפרץ. ככה זה נראה היום. השער הוא המבנים שרואים בהמשך.

תמונות שמצולמות בערך ב-7:00 או 8:00 בבוקר בגלל מגבלות של שדה התעופה שם, אבל זאת התנועה לאורך כל היום. עד לפני חודשיים היו ימים שהמערכת נפלה להם - - בכניסה?

וזה נפתר? נאמר שבחודשיים או בששת השבועות האחרונים לא שמעתי על בעיה, וזה עובד חלק. לא יכולים לקצר את לוחות הזמנים של הרכבת? נראה לי שהבעיה בחיפה היא ברכבת. רצוי שתנועה תיסע ברכבת, לכולם זה ברור. אבל חלק מהעבודה היא גם לחצות כבישים וגשרים, והם עדיין לא מושלמים וגם חצייה מתחת לכבישים קיימים כמו כביש מס' 22, וזה עדיין לא מוכן. אנחנו מתעתדים לתת לרכבת באזור אוגוסט-ספטמבר להתחיל לעבוד שם, להניח את כל התשתית והמסילות, ואני מניח שהזמן שצריך לקחת להם הוא בין 15 עד 18 חודשים של עבודה. ותעמדו בלוח הזמנים האלה או שוב תהיה דחייה? לא הייתה דחייה. בדרך כלל הפרויקטים התחבורתיים לא עומדים לפי הזמנים. אז אני אומר, מניסיון של אשדוד, התחייבנו לארבע שנים ועמדנו בארבע שנים. לגבי הכבישים אנחנו בטוחים שעד סוף השנה הכביש יושלם. לגבי הרכבת אני לא רואה סיבה למה לא יעמדו בלוח הזמנים. נמלי ישראל, איך אתם פותרים את הבעיה שבכניסה יש בעיות מחשוב? אלה חבלי ילדות, נקרא להם. גם בנמל חיפה הקיים כשהתקינו שער שעובד היום מצוין פשוט מאוד מקצר וסוחף אליו משאיות במקום שהם יעמדו בכבישים לקח זמן עד שזה הוטמע. אני קורא לזה "חבלי ילדות". מהניסיון שלי גם בנמל חיפה הישן, גם בנמל חיפה הישן זה קרה וגם בשני הנמלים זה קורה. אני מקווה שאנחנו אחרי זה. תודה. מישהו רוצה להוסיף משהו?

אני סמנכ"ל מטענים ברכבת. אני רוצה להתייחס למה ששאלת לגבי לוח הזמנים. בחיפה רכבת ישראל הוא קבלן משנה שחנ"י חברת נמלי ישראל לקחו אותנו להניח מבנה עליון. מבנה תחתון, מי שמבצע זה חנ"י, וברגע שחנ"י מעבירים לנו לוקח לנו לא פחות מ-18 חודשים, כשנה וחצי, לבצע את העבודה. אנחנו מעוניינים בהובלה בעזרת רכבת כי רוב המכולות עברו עכשיו בחיפה מהנמל הקיים לנמל החדש, לנמל המפרץ. כתוצאה מכך אין לנו מה להוביל ברכבות, ולכן המנכ"ל שלנו עשה כל מאמץ כדי לקצר את לוח הזמנים, ובמקום לפתוח ב-2025 בהנחה שחנ"י מוסרים לנו בזמן את התשתית של המבנה התחתון אנחנו כבר בסוף הרבעון הראשון מתכננים לפתוח את המסילה שלנו עד הכניסה לנמל. אני רק רוצה להוסיף שבחיפה הזרוע הזאת היא לא רק לנמל המפרץ, היא גם שלוח למספנות ישראל. באותה הזדמנות שחיבור הרכבת יהיה לנמל המפרץ הוא יהיה גם למספנות ישראל. יש פוטנציאל לעוד שלוש שלוחות נוספות שיכולות להתחבר לשם. כך שזה הולך להיות אירוע בהחלט מכובד לכלל האזור שיהיו חמש נקודות של טעינה ופריקה של מכולות. לפי מה שאתם אומרים, הבעיה נפתרה או תיפתר. אני רק מקווה שתעשו את זה מהר יותר בלי עיכובים ותפתרו את הבעיות של המחשוב כדי שהמשאיות ייכנסו כמה שיותר מהר לשטח וייצאו מהר. חנ"י פה? מה לגבי שעות העבודה של המחסנים? או בישיבה הבאה? אני אתייחס. אני ממלא מקום מנכ"ל חנ"י. ראשית, בנושא הכבישים מחפשים את הפתרון במקום הלא נכון כי כשאומרים שיש פקקים בגלל הכבישים, והפקקים הם בתוך הנמל זה אומר שהכבישים עובדים מצוין,

אחרת הפקקים היו בדרך ולא בכניסה לנמל. אבל, ניחא. לגבי נושא המחשוב של השערים האחריות על השערים שייכת למפעיל של הנמל. חנ"י לא מעורבת במערכת. נכון שאנחנו דנים איתם, וכשיש בעיה אנחנו לוחצים על פתרון ואנחנו עם היד על הדופק. לגבי הדיפו למיניהם עשיתי אתמול סיבוב על כל הדיפויים.

והגדולים שבהם, חלקם עובדים 24/7, חלקם עובדים עד 22:00 בערב. דיברתי עם מנכ"ל "Overseas". הוא אומר שהם עובדים עד 22:00 אבל מ-18:00 בערב אף אחד לא נכנס, והוא שוקל לעצור את העבודות בשעות האלה כי פשוט לא באים אליהם. הסיבה נעוצה בעובדה שהלקוח לא זמין לקבל את המכולות בשעות הלילה. כך שגם אם הדיפו יהיה פעיל, ובדרך כלל הדיפויים האלה של המכולות המלאות הם דיפויים שמשרתים ייבוא, היבואן לא יקבל את הסחורה שלו בלילה. אם את הבעיה הזאת לא נפתור - - זאת בעיה אחרת,

גם את זה צריך לנסות לפתור. אבל מה זה שייך למחסן? המחסן יכול לקבל. המחסן לא מקבל כי היבואן לא פותח את המחסן בלילה. אז אם הדיפו קיים או לא קיים זה לא משנה כי בייבוא צריך לשחרר את הסחורה מהדיפו. אבל בסוף אם ליבואן יהיה שווה לעשות הובלה בלילה הוא גם יפתח את המחסן בלילה, ואם הכבישים יהיו ריקים יותר בלילה, ויהיה לו שווה גם כלכלית אצלכם אז יהיה שווה לו. בסוף זה כוחות השוק. אבל תזכור דבר אחד: להחזיק מפעל פועל בלילה לא מדובר במחסנאי. זה מחסנאי ומלגזן יש שרשרת שלמה של אנשים. יבואן שעובד קבוע עם מסה משאיר פתוח בלילה, יבואן שצריך להביא עכשיו 5, 6 או 7 קונטיינרים לא יכול לפתוח באופן אקראי לילה אחד כדי לעשות את זה. אם מתאמים איתו אין בעיה. אם מתאמים איתו ויהיה שווה לו כלכלית הוא יעשה את זה. בוא נוריד את המסה של היבואנים הגדולים שעובדים כל הזמן זה נתח מספיק גדול מהשוק אם נוריד אותם והקטנים יישארו במשך היום. אז אנחנו עושים פיילוטים ומנסים למצוא את הפתרון. לכן הקצבנו מיליוני שקלים לטובת הנושא,

לא יעיל. העובדה שאנחנו מממנים ונותנים מענקים למשאיות שייסעו בלילה לא פתר את הבעיה בקצה. אנחנו נבחן דרכים אחרות. זאת לא שאלה של כסף אלא למצוא את הפתרון הנכון שאנשים יסכימו לפתוח את העסקים שלהם בלילה. מה כלל הפיילוט - - לילה טוב. הוא לא מצליח. מה הוא כלל? 300 שקלים למשאית שתוביל מטען כללי בלילה. אנחנו לא מצליחים לעשות שום דבר עם זה, אף אחד לא ניגש לזה. זאת אומרת, ניגשים אבל בכמות של משאיות בודדות. ציפינו לראות איך תקציב של 3 מיליון שקלים - - אז מה הבעיה, המשאיות שלא רוצות לעבוד? אני לא יודע אם הבעיה היא במשאית שלא רוצה לעבוד או עם הלקוח שלא מוכן לפתוח את העסק שלו בלילה. אתה מבין שאם תהיה עבודת לילה זה פותר חלק גדול מהבעיה. לחלוטין. לכן הקצבנו לזה מיליוני שקלים כדי לעודד את הפעילות בלילה, וזה לא מצליח להתרומם.

זה פלונטר שצריך לפתור. אין לכם יכולת לטפל גם בחוליית הקצה? אלה שמקבלים את הסחורה? הם לא רוצים להפעיל. חברים, היבואן שמקבל את הקונטיינר צריך להביא סבלים, עובדים,

זה לא כזה פשוט. צריך לפצות. אם מתאמים איתו אז אין בעיה. מה זה לתאם איתו? מה זה "לפצות"? זה שווה לו לקבל את הסחורה כמה שיותר מהר. לא כל דבר זה עניין של פיצוי. לא שווה לו. יש לו רוטינה: בבוקר באים אנשים לעבודה בשעה 7:00, 7:30 מה פתאום שהוא יבוא ב-2:00 לפנות בוקר? איזה עניין יש לו? ועוד משמרת לילה שהיא יקרה יותר בצורה משמעותית. בוודאי. צריך לפתור את הבעיה הזאת באיזושהי דרך. אתה יודע להגיד כמה מכולות הולכות ללינת לילה? אתה יודע להגיד את זה? בוא נאמר שפרויקט "לילה טוב" התחיל עם מכולות, והקצבנו לשם סדר גודל של חמישה מיליון שקלים וגם זה לא בדיוק מצליח להתרומם, למעט אולי שני לקוחות גדולים שמושכים קונטיינרים בלילה. אני שואל שאלה אחרת: כמה מכולות נמשכות מהנמל ומאופסנות לחניית לילה שזה עולה 500-300 שקלים. הבעיה היא לא רק כסף, צריך גם תיאומים. יכול להיות שצריך צוות שיתאם בקצה מועדים שיבואו אליהם. צריך לחשוב על זה. צריך לשנות את הפיילוט הזה, בקיצור. אני חייב לסיים את הישיבה. תודה רבה לכם על מה שהכנתם לנו. הישיבה ננעלה בשעה 09:00.